אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בנושא רביזיה להצעת חוק דמי אבטלה. מי בעד הרביזיה ירים את ידו? הצבעה הרביזיה התקבלה. פה אחד אושר, שני חברי כנסת. בבקשה, גברתי. הרביזיה היא להוסיף תיקון לבקשת הביטוח הלאומי בסעיף 179(ד) רבתי. אנחנו בעצם נתנו בחוק הזה שנותנת איזו הקלה שמדברת על תשלום דמי אבטלה עד ה-16.8. יצרנו איזו הקלה שאומרת, שגם אם התאריך הקובע חלפו כבר 12 חודשים,

"אבל לא חלפו 18". כלומר, אנחנו נתנו איזו הקלה בין 12 ל-18 חודשים מהתאריך הקובע. התברר למוסד לביטוח לאומי לאחר הדיון שיש אנשים שחשבו לגביהם אפילו יותר מ-18 חודשים לכן ביקשו שנקבעו רק "חלפו 12 חודשים מהתאריך הקובע שנקבע לגביו" ולא נגביל את התקרה 18 חודשים. זה התיקון הראשון. התיקון השני אומר שאותם אנשים שנכנסים למסלול של הארכה אוטומטית עד ה-16.8, אותו תאריך קובע שנקבע לגביהם בעבר וחל לגביהם לגבי כל תשלום דמי האבטלה בתקופה הקובעת, לא ייקבע לגביהם תאריך קובע חדש אלא יישאר לגביהם את אותו תאריך קובע. זה אומר שחלק מהאנשים, יכול להיות שבחישוב אחר יכול להיות להם דמי אבטלה גבוהים יותר, אבל לא יהיה חישוב חדש. הם הסבירו שהמערכות שלהם לא יכולות לעשות חישוב חדש. בעצם הם נשארים עם אותו תאריך קובע ומשנים להם את זה אוטומטית. מי בעד ירים את ידו.

אני רק אקריא את הנוסח. "ב.מבוטח שזכאי לדמי אבטלה לפי סעיף זה וחלפו 12 חודשים מהתאריך הקובע שנקבע לגביו, ישולמו לו דמי אבטלה לפי סעיף זה ויראו את התאריך האמור כתאריך הקובע לגבי כל התקופה שבה משולמים לו דמי אבטלה בתקופה הקרובה." עוד פעם, מי בעד?

פה אחד, הרביזיה אושרה. אני מקווה שהחוק יעבור במליאה בקריאה השנייה ושלישית. שאו ברכה.

הישיבה ננעלה בשעה 16:50.